בוקר טוב, עיני כולם, כל המדינה, כל התקשורת, נשואות עכשיו לבית המשפט המחוזי בירושלים. שם נפתח משפטו של ראש הממשלה שכולנו מאחלים לו בהצלחה. ושימשיך להנהיג את מדינת ישראל בכבוד. במדינה מתוקנת אני חושב שהעיניים היו צריכות להיות נשואות לעוד מקום, למקום אחר, על בית המשפט המחוזי בחיפה. כרגע נמצא שם חברי וידידי, חבר הכנסת משה ארבל, שמייצג את השכבות החלשות, את הפריפריה, כחלק מתנועת ש"ס. תנועת ש"ס הגישה עתירה נגד קיבוץ ניר דוד על נחל האסי. היום הדיון שם. וקודם כל מפה אני מאחל לו בהצלחה. ושהצדק יצא לאור, שאנשי בית שאן, שאנשי הפריפריה, שכל עם ישראל יוכלו ליהנות מהמשאב הזה, ולא רק האליטות מהקיבוצים שכבשו את המדינה בעניין הזה. הגיע הזמן שכולנו נוכל ליהנות מהמקום הזה. ואני כחבר תנועת ש"ס אמשיך להילחם למען הפריפריה, למען החלשים. ומאחל לידידי היקר חבר הכנסת משה ארבל, שיהיה בהצלחה, שנשמע משם בשורות טובות, ושהצדק יצא לאור. כולנו נשמח ונוכל לבוא וליהנות, כי היום הרב גפני,

לא אני ולא אתה אדוני מעפולה, אופיר כץ, לא יכולים להגיע לשם. הגיע הזמן שנעשה שם איזה ועדת כספים אחת טובה, ונוכיח לכולם ששם כולם יכולים להגיע.

ותנועת ש"ס תולה תקוות בבית המשפט?

אנחנו נותנים להם עוד אופציה כדי להוכיח שהם יכולים ללכת לפעמים לפי השכל הישר ולהוציא צדק. אני לא פונה לבית המשפט, אני לא תולה בהם תקוות. אני נלחם פה, זאת הזירה שבה צריך להיאבק.

בינתיים עד שאנחנו נילחם פה, אתה יודע בדיוק את האמון שיש לנו בבית המשפט, אבל לפעמים העם מהפריפריה רוצה לשמוע גם את דעתו של בית המשפט. אולי הפעם הוא ירצה קצת לשנות

ההסתכלות עליו, שלפחות הוא מנסה לדאוג לחלשים. זה הגיע לממדים בלתי אפשריים. אני לא מאמין שזה יקרה. אני גם עכשיו אומר: אני לא מאמין ששם זה יקרה, אבל נעשה בשביל עם ישראל עוד משהו קטן. היה דיון גם פה בנושא, בוועדת הפנים. ניסו להגיע לפשרה. אבל עוד פעם זה הגיע - - - מהניסיון שלי, דיבר איתי בשעתו, היינו באוניברסיטת תל אביב, אהרון ברק, הוא אמר לי: אתם תהיו באופוזיציה, אז אתם צריכים את בית המשפט שיעזור לכם. אתם תזדקקו לזה. אמרתי לו: יכול להיות שבאופן פרטי אדם חרדי יכול להיות שיגיע לבית המשפט ואולי גם יקבל סעד באופן פרטי. כציבור אנחנו מעולם מאז קום המדינה ועד היום הזה אני לא זוכר מקרה אחד שבית המשפט העליון נתן לנו סעד. אמרתי לו את זה, אמרתי את זה גם בפני הציבור. מעולם לא קיבלנו סעד מבית המשפט העליון. אין לי מה לתלות תקוות. או שאנחנו בקואליציה או שאנחנו באופוזיציה או שאנחנו יכולים להעביר חקיקה או שלא יכולים להעביר חקיקה. מבית המשפט לא נרוויח שום דבר. אני רק מתכוון אחרי הבחירות, אם תהיה לי יכולת, אדרוש את פסקת ההתגברות, בגלל שזה הגיע לממדים בלתי אפשריים. זה כבר בלתי נסבל, בדברים שעומדים על סדר היום הציבורי,

עם יאיר לפיד לא יהיה לך פסקת התגברות. אז לא יהיה לי איתו, אז יהיה לי עם ביבי,

הליכוד לא שיתף פעולה כל כך. הליכוד מאשים אותי שלא דרשתי את זה מספיק.

דרשתי, רק ראיתי שפה היה את כחלון ופה היו בעיות. הפעם לא נוותר על זה. זה בלתי אפשרי. הייתה הזדמנות להביא את פסקת התגברות, כשאנחנו כן רצינו את זה, והייתה מפלגה שהיום היא לא נמצאת איתנו,

הם התנגדו לזה ולצערי גם הליכוד היה איתם. אנחנו מקווים מאוד שהפעם גם הליכוד יהיה איתנו, כולם מבינים שצריך לעשות את פסקת ההתגברות. לא יהיה, בסדר שיעשו קואליציה עם לפיד. איתנו, עם יהדות התורה לא יעשו קואליציה אם לא תהיה פסקת התגברות.

זה דבר בלתי אפשרי. יש פה עירוב בין הרשויות השונות, בין הרשות המחוקקת לבין הרשות השופטת, זה הפך להיות בלתי נסבל. מכיוון שהעלית את זה אז אני רק רוצה להגיד: בימים האחרונים אני נמצא בעין הסערה על הנושאים שקשורים לציבור החרדי. אני רוצה להגיד באופן חד משמעי ושאינו עומד אפילו לדיון, זה ברור לנו לחלוטין שהסיבה שיש התקפה, שזה בעצם מלחמת תרבות נגדנו. זה לא להאמין, אנשים מקפידים על ההנחיות של משרד הבריאות, אני חי בתוך הציבור החרדי, ופה הולכים ותוקפים. זה בגלל שאנחנו הולכים עם ביבי.

אם היינו אומרים ברמז שאנחנו לא הולכים איתו, ההתקפות היו פוסקות. הרי לא יכול להיות הדבר הזה. זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. מביאים כל הזמן את האוטובוס השרוף, כולם יודעים מי שרף את האוטובוס. זה כבר לא סוד. משל למה הדבר הדומה? אמרתי אתמול בטלוויזיה, שאגיד שכל חילוני רוצח את אשתו.

בגלל שראינו תמונה של חילוני שרצח את אשתו. רוצח מתועב. זה יכול להיות? אני יכול להוציא מילה כזאת מהפה?

אבל עלינו יכולים להגיד: שרפנו אוטובוסים. למה? בגלל שאנשים חסרי אינטליגנציה ועושים את זה בכוונה ומערבים את כל החרדים באותה צורה. אנחנו נראים ככה. לא מבינים שעושים לי הפגנות ליד הבית. גם אותם אלו שנראים כביכול כציבור חרדי, אנחנו לא תומכים בדרך שלהם, אף פעם לא היינו איתם. לא בהפגנות שלהם ולא בדרך שלהם שהיא דרך שאנחנו מגנים בכל תוקף. אנחנו שומרים על ההוראות,

אז מחפשים אותנו כדי להצביע עלינו: אתם כחרדים אותו דבר.

כל הזמן, הפוקוס הזה על אותם - - - אנחנו לא באים להצטדק שאנחנו חרדים, אנחנו חרדים בגאווה, ואנחנו מייצגים זאת נאמנה. כולם צריכים להבין שאנחנו שומרים על החוק, אנחנו מעודדים לשמור על החוק ושיפסיקו לחפש אותנו במקומות שלא שייכים לנו בכלל. טוב. אמרנו את מה שיש להגיד ורק שנהיה אנשים חזקים. אפילו לא הפריעו לנו,

ישראל ביתנו לא היו פה להפריע. נתנו לנו לדבר חופשי. טוב, הם לא נמצאים בדברים הרציניים. אל תדאג.

אנחנו עוברים לסעיף הראשון בסדר היום, אין לנו יום ארוך, יש לנו יום קצר. אבל צריך לעשות את זה: אישור השקעה בחברת פארק אריאל שרון בע"מ לפי סעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה 1975. השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל ביקשה אישור השקעת הממשלה בחברת פארק אריאל שרון. אנחנו כבר פעם שניה או שלישית - - שלישית. - - שאנחנו דנים בעניין הזה. מי מציג את הבקשה? אלון זס"ק, סמנכ"ל משאבי טבע במשרד להגנת הסביבה. פעם שלישית שאנחנו מבקשים. כרגע הצורה היחידה שאנחנו

שאחראי או בעצם השרה שאחראית על החברה יכולה להעביר כספים לחברה זה באמצעות השקעות הון בעלים. כרגע החברה היא לא זרוע ביצוע של המשרד להגנת הסביבה. ועל כן על מנת שהחברה תוכל להמשיך לתפקד שזה אומר לשלם משכורות, ביטחון,

לרבות פרויקטים בטיחותיים כמו למשל: התשטיפים בהר הפסולת ועוד פרויקטים אחרים אנחנו צריכים להמשיך ולהזרים כסף לחברה. חלק משמעותי מאוד מהכסף זה, זה כסף שיגיע מקרן הניקיון לטובת עבודות בהר הפסולת ועבודות בטיחותיות אחרות. רכיב נוסף הוא רכיב של שוטף. ובמקור בבקשה הייתה גם בקשה לתכנון למרכז מורשת אריאל שרון. לאור בקשת משרד המשפטים, החשב הכללי ואגף התקציבים, אנחנו מסכימים להוריד בשלב זה את הבקשה הזאת של 2.34 מיליון ש"ח. ולהישאר על 41.2 מיליון ש"ח. אתה כבר הגעת לפתרון, אני עוד אוחז הרבה קודם. מה מעמדו או מעמדה של חברת פארק אריאל שרון? זה יחידת סמך של הממשלה? זה גוף עצמאי? ביקשתי בשעתו חוות דעת שמשרד המשפטים היה אמור לתת. אני לא כל כך יודע בדיוק במה משרד המשפטים מתעסק. אבל זה דבר שהיה צריך לתת עליו חוות דעת. יש חוות דעת? אני מניח שתכף נעלה בזום את משרד המשפטים. אני גם לא משפטן - - - נזכיר שבדיון הקודם שקיימנו ביוני 2019, עלתה שאלה אז שהובאה לפתחה של הוועדה: האם נכון לעשות את העברת הכספים בדרך של זרוע ביצועית או בדרך של השקעה בהון המניות. הבנו אז שהיו חוות דעת שהיו צריכות להינתן. הייתה צריכה להתקבל החלטה של משרד המשפטים בעניין. רצינו לדעת האם התקבלה איזושהי החלטה? רק לאחרונה התקבלה החלטה שכן זה - - - אולי כדאי לתת לעו"ד נעם הרצוג להסביר. יש כמה דברים. תכף אאפשר לדבר. אני רוצה שתדעו: אני מבקש לברר את העניין הזה. אני יכול לבוא ולהגיד הגענו להסכמה, יעבירו 41 מיליון. אני רוצה לדעת כמה דברים: מה מעמדו החוקי. זה חברת פארק אריאל שרון, זאת חברה ממשלית. רגע, יש לי שאלות בעניין הזה. אתם חברה ממשלתית, אז מה אתם מבקשים פה כסף? אז שיביאו את תקציב המדינה ותקבלו כסף מתקציב המדינה. מה מעמדו של הפארק? מה מעמדה של החברה? מה עשיתם עם הכסף שהעברנו פה כמה פעמים? מי טיפל בזה? מה עשו בזה? לאן הכסף הזה הלך? ואם זה לפי חוות הדעת של משרד המשפטים, אם אכן בסוף יתברר שזה בכלל חברה ממשלתית, אז יש לזה מעמד שונה, ואם זה חלק מזרוע ביצוע של הממשלה בנושא של הגנת הסביבה, אז הפתרון הוא פתרון פשוט. למה אנחנו צריכים לדון בזה כל הזמן? הדבר הראשון שאני רוצה לדעת זה מה מעמדה החוקי של חברת פארק אריאל שרון? איך הגעתם למה שהגעתם.

יכול לענות?

מי שיודע לענות שיענה, אם לא תהיה תשובה אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר היום. שמי אברהם נתן, אני יושב-ראש החברה. הפארק הוקם כחברה ממשלתית אבל היא חברה ממשלתית שהוגדרה לתועלת הציבור.

ממשלתית לכל דבר ועניין. בתקנון של החברה נשמט ולא נכנס הסעיף של זרוע ביצוע. כי למעשה זו חברת מונופול, היא מטפלת רק בפארק. יש החלטת ממשלה להקים את הפארק, ואנחנו צריכים להכשיר את הפארק כאזור נופש, אבל גם בגלל שהיה הר הזבל, שזה חי ונושם והוא זז כל הזמן, יש הקפדה יתרה על היציבות שלו. יוצא גז מלמטה ואנחנו צריכים לאטום אותו כל שנה מחדש. ולכן כל הכספים שאתם מעבירים הולכים לטובת אטימת ההר, הזרמת המים, חיזוק וביסוס ופיתוחו של הפארק. למה הגעתם לזה שזה חברה ממשלתית? למה זה לא היה יכול להיות זרוע ביצוע של הממשלה? הממשלה בזמנו שהחליטה את זה,

ברוב החברות הממשלתיות - - - לא, אני שואל היום.

ב-2019, אדוני יושב-ראש הוועדה העלה את הנושא הזה, היה על זה דיון אצל היועץ המשפטי לממשלה, הוא הפנה את זה ללוין. אצל מי? מאיר לוין. זה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. ואחרי שקיבלנו אור ירוק לעניין, התחלנו - - - היה דיון אצלו, אצל מאיר לוין? כן. והתקבלה החלטה שאפשר ללכת ולתקן את - - - מה זה אפשר?

הרי אנחנו מדברים פה על פארק שנמצא כבר הרבה שנים. כבר דנו בזה הרבה מאוד פעמים. למה הגיעו למסקנה הזאת? למה מאיר לוין אמר את מה שהוא אמר? כי זה עלה ב-2019, לא עלה לפני זה.

בחוק לפני ארבע שנים, אם אתה זוכר, החליטו שאם רוצים להעביר כספים לחברות ממשלתיות, יש שתי אופציות: או שמעבירים את זה דרך זרוע ביצוע, או שמעבירים את זה דרך הון מניות עצמי. חברת פארק אריאל שרון לא נכנסה בעניין הזה מטעות

זה לא הופיע. ב-2019, כשהיינו פה לפני כשנה וחצי, הנושא הזה עלה,

האם אפשר להכניס את השינוי, מאחר שפארק אריאל שרון הוא מונופול, הוא מטפל רק בנושא של הפארק. התקבלה הסכמה. התחיל הטיפול בזה, השרה החדשה הוציאה מכתב לכל הגורמים. זה תהליך. צריך לכנס, צריך את ההסכמה של החשב הכללי, של השר, של היועץ המשפטי. בקיצור, זה נמצא בצינור. ואם אנחנו נעבור את המשוכה הזאת אני מעריך שבפעם הבאה, דהיינו בשנה הבאה, זה יסתדר. הכסף עצמו לא מתבזבז. למה הוא לא מתבזבז? כי זה עניין רישומי. האם זה נרשם כהון עצמי של החברה, או נרשם כהוצאה. תכף נדבר על הכסף. קודם אני רוצה לדעת משפטית. למה זאת ההחלטה? אתה לא משרד המשפטים. מי ממשרד המשפטים? לא. ידנו לא שפכה את הדם הזה. אתם יכולים לשפוך עליהם זבל. טעות כמו שטעות קורית. בסדר, אני רוצה לברר את זה. יכול להיות שנגיע למסקנה שאין ברירה. מה לעשות, אנחנו חלמאים כאלה, מדינה חלם. אבל אין ברירה, יכול להיות,

אדוני, אשמח להתייחס. בבקשה. תודה רבה, אני רק מבקש להבהיר: אנחנו מדי שנה, כבר שלוש-ארבע שנים - - - רגע, מה שמך ומה תפקידך בכוח. אנחנו צריכים לדעת בשביל הפרוטוקול. למען ההיסטוריה. בעוד שנתיים שנבוא, שנדע מי דיבר פה. שמי נעם הרצוג, אני עו"ד ממשרד המשפטים.

ומה אתה רוצה להגיד, מה היה? אנחנו מדי שנה מגיעים לדיון בוועדת הכספים בנושא השקעת הכספים בפארק אריאל שרון. בזמנו נשאלנו האם יש מניעה משפטית להעביר את המימון לפארק בדרך של השקעת הון בעלים כפי שנעשית מדי שנה בשלוש-ארבע השנים האחרונות. ומסרנו גם לאדוני בדיון בשנה שעברה, שאין מניעה משפטית לפעול בדרך הזו. רק שניה. תקשיב רגע לשאלה: ניהלתי כמה ישיבות שבהם היה דיון, חיכינו שנה וחצי לחוות דעת שלכם, של מאיר לוין, למה הולכים בדרך אחת ולא בדרך אחרת? לא אם אתם נותנים רשות. הייתה שאלה משפטית, האם אנחנו הולכים דרך הון המניות, מה שעכשיו מבקשים מהוועדה, או האם אנחנו הולכים כזרוע ביצוע של המשרד להגנת הסביבה או של הממשלה, מה שהממשלה תחליט. מה הביא אתכם להחלטה הזאת? אני מבקש לדעת. שנה וחצי חיכינו למאיר לוין, היה עסוק כנראה במשהו אחר.

קשה עם הזום וגם לשמוע ככה. בבקשה. יכולתם לבוא אם רציתם.

הוזמנו אתמול בערב. אדוני, אני מבקש להתייחס.

לא מחליטים על המדיניות של הממשלה ביחס לפארק אריאל שרון. נשאלנו האם יש מניעה משפטית לפעול באחת משתי הדרכים ומסרנו שאין מניעה משפטית לפעול באחת משתי הדרכים, ושההחלטה איזו דרך לפעול נתונה למשרדים האחראים שהם פה על הקו ואתה יכול לשאול אותם מה עמדתם בעניין של מדיניות לא של - - - ראשית אני רוצה לומר לך שההזמנה לוועדה יצאה בשבוע שעבר. משרד המשפטים קיבל זימון לוועדה באותו יום שאנחנו הוצאנו את הזימון לוועדה. יכול שבמשרד אמרו לך רק אתמול.

אני לא באתי בביקורת לאדוני. לא, אני באתי בביקורת לעצמי למה הוזמנת בזמן. הרי אנחנו מדברים על נושא שהוא נושא לא מי יודע מה, אבל הוא נושא שצריך לדעת את הפרטים, שלא נעשה טעויות. משרד המשפטים הוזמן. גם לישיבה הזאת וגם לישיבה הבאה. בסדר. אדוני יסכים איתי שהדיון כאן היום הוא בנושא השאלה האם הוועדה מוכנה לאשר למדינה את ההשקעה שהמדינה מבקשת ולא בשאלה משפטית. ואנחנו לא רואים שיש שאלה משפטית על הפרק, אנחנו מסרנו שאין מניעה משפטית לפעול בכל אחת משתי הדרכים ושההחלטה ביניהם היא החלטה לגורמי קביעת המדיניות ולא לנו המשפטנים.

אפשר? כן, בבקשה. תגיד לי רק אם השתנה משהו הרב גפני, אני רוצה להקריא לך משהו קטן מפרוטוקול, אולי אתה זוכר מי אמר את זה. התייחסות של הממשלה,

תגיד אם אתה זוכר, לא אקרא את הכול: ההתייחסות שלכם של הממשלה בוועדת הכספים היא התייחסות מזלזלת, התייחסות שקשה מאוד לעבור עליה לסדר היום. באים עם בקשה לגיטימית לגמרי - - - דיבר איתי השר כמובן. ואז שם שואל אותו אחד: הייתי מקיים את הדיון בשאלה האם פארק אריאל שרון צריך להיות בדרך של זרוע ביצועית. הרב גפני, הדברים מעידים בפני עצמם. המשפטים האלה היו פעם שעברה. היושב-ראש אמר את זה וסיכם. ואני לא רואה שיש פה את הסיכומים ולא רואה שלמדו את הלקח מפעם שעברה. אמרת אז: מה משחקים איתנו, שיביאו ויגידו ממשרד המשפטים לא נוגע בדבר, ויש פה ויכוח מקצועי אם פארק אריאל שרון צריך להיות זרוע ביצועית של המשרד להגנת הסביבה. והשאלה היא כזאת: אתם טוענים שאתם לא זרוע ביצועית. למה זה לא בבסיס התקציב? למה כל פעם צריך לשחק עם הכסף,

40 מיליון, 12.6, עכשיו עוד 41 מיליון. ובעוד שנה תבואו עוד פעם. תכניסו את זה פעם אחת לבסיס התקציב. מה עשיתם עם הכסף מאז? הייתם פה ביוני 2019. מה נעשה עם הכסף? אנחנו יודעים את הסיפור של המתקנים שם שנמצאו אז בלי תו תקן, אני לא יודע מה קורה איתם היום. היה סיפור שצריך את הכרטיסים בתמיכה ממשלתית. מה עשיתם מאז? תגידו לי קורונה, אבל מה היה מיוני עד מרץ. תבואו לוועדה עם תשובות. אין בעיה כל פעם לבוא לוועדה ולקבל,

ועדת כספים זה לא כספומט. זה סך הכול ועדה שמפקחת. ולכן חשוב לנו לקבל מידע מה קורה בדיוק עם הכספים האלה. אנחנו רוצים לעשות, אבל מצד שני תדאגו, ואנחנו חושבים שזו הדרך הכי טובה, לשים את זה בבסיס התקציב, במקום כל פעם לבוא. גם בשבילכם, לא כמו כל פעם: תעשו טובה, תנו לנו 40 מיליון, 12.6,

41. חבר'ה, זה לא המקום שעושים את המשחקים האלה. תבואו, שימו את זה בבסיס התקציב. שימו בפרונט את כל הנתונים כדי שנוכל לאשר לכם את זה. אני רק מצטרף לעניין הזה, למה שאמר חבר הכנסת ינון אזולאי. לצערנו הרב אין לנו עכשיו תקציב. תגידו מה התוכנית שלכם? למה אתם צריכים כסף? מה עשיתם עם הכסף שהעברנו לכם? לאן הכסף הזה הלך? ולאחר מכן, תגידו מה התוכנית שלכם לעתיד. משרד המשפטים מתחמק מהעניין. הוא מתחמק, הוא אומר: אתם תחליטו. מה זה אתם תחליטו? משרד המשפטים מתערב פה בדברים הכי קטנים. הוא לא היה צריך להתערב פה ולהגיד מה הוא חושב שצריך לעשות?

אני כבר לא מדבר על דברים גדולים שהוא מתערב בדברים שלא נוגעים אליו. הוא מתערב גם בדברים קטנים, שאנחנו לא מבינים מה ההתערבות הזאת. פה הוא כלום. אנחנו מבקשים, ביקשנו בישיבות קודמות. נניח לעניין הזה, בסדר, עם משרד המשפטים נבוא חשבון על ההתנהלות הזאת. הרב גפני, לגבי הפארק עצמו, אנחנו עוד לא סגורים על ההגדרה, אבל בגלל שהמשרדים מלמעלה, כל המשרדים הרלוונטיים,

שלא טיפלו בזה עד עכשיו, בגלל הטיפול מלמעלה שלא נעשה זה לא צריך להשליך על העבודה השוטפת שלהם. העבודה תוארה כאן, שזה הר הזבל והמשכורות לעובדים. במיוחד בתקופה הזאת, אנחנו תמיד מבקשים גמישות ממשרדי הממשלה, אז גם פה אנחנו צריכים שהפארק עצמו והעובדים שם לא יענשו בגלל המחדלים של משרדי הממשלה מלמעלה. בגלל הסיבה של מה שאתה אומר זה על סדר היום. זה עיקר הישיבה. אנחנו צריכים לברר את הדברים. בטח. כמה עובדים יש לכם שם? אם אפשר להציג קצת מה עשינו בכסף. ונתייחס לנושא הזה שמנכ"ל החברה יציג את זה ואז זה יהיה הרבה יותר ברור לכולם איפה אנחנו נמצאים. ואז הוא יגיד גם לגבי העובדים. ברשותכם, אענה.

מי הדובר? דן ליכטמן, מנכ"ל החברה מזה כשנה. עם זה דווקא אני רוצה להתחיל: החברה למעשה התנהלה ללא מנכ"ל קרוב לשלוש שנים, עם קוורום חסר של דירקטוריון. כך שתהליכי העבודה היו בעיתים מאוד ולשמחתי אני יכול לומר שבשנה האחרונה יש קוורום דירקטוריון מלא והנהלה שהתחלפה.

כל האירועים שהיו בעבר.

יושב הראש זה אברהם נתן,

יש גם ראשי רשויות בדירקטוריון?

מרמת גן - - - רשויות. לא ראשי עיר. סגן ראש העיר רמת גן. ובדרך ראש עיריית חולון. וגם אזור. ובני ברק גם? אנחנו נשמח. עוד לא. מי ביקש מכם לשמוח. מה אכפת לי שלא תשמחו, אבל שבני ברק גם תיכנס. זה יהיה ל-210 אלף תושבים. ארנונה לאיזה עיר אתם משלמים?

זה שטח גלילי - - - מוניציפלי. במסגרת התקן של 12 הדירקטורים יש מקום לארבע מתוך חמש רשויות שעוטפות אותנו. מי רשויות?

אזור, חולון, בני ברק ורמת גן. מבחינתנו זה שקוף, ככל שיהיו יותר זה הרבה יותר טוב. כי יש לנו דיאלוג מצוין. הפארק הזה אמור לשרת בסופו של יום את התושבים במטרופולין שעוטף אותו. לגופו של עניין: אני שמח לבשר שבשנה האחרונה וניתן להוכיח את זה פה בעליל בהשקעה יחסית לא גדולה, פותחים מתחם גדול מאוד שנקרא מתחם הכניסה הצפונית. ולשאלתך לגבי אותם מתקנים שהעלו עובש בנמל: הם כבר מותקנים ואמורים להסתיים ממש בחודש האחרון. אותם מתקנים שהיו חמש שנים בתוך קונטיינרים. נגמרו ההליכים המשפטיים, סגרנו את כל הסוגיות הכלכליות-כספיות, והקבלן עלה לשטח. רק תבדקו שיש להם תו תקן בסדר.

תן התקן בסדר, כולל נגישות, כולל הכול. יותר מזה - - - כמה חברי דירקטוריון יש? נכון להיום יש לנו שישה. שישה חברים?

ובדרך עוד שניים.

ואני חייב לומר שלא מעט עבדו עם חמישה חברים, לפעמים ארבעה אפילו. אמרת שבעבר היה הרכב חסר. אתה יודע, בחירות, ואי אפשר - - - בחירות יש פה תמיד. כן, נכון. אבל צריך שהפארק יעבוד, צריך שהעובדים יקבלו שכר.

מוחזק כבן ערובה. יש מעל גופים שהם ממנים את הדירקטורים, הם צריכים להעביר את התקציב,

ויש עובדים מסורים שעובדים שם, 25 עובדים קבועים ועוד כ-30 עובדי קבלן משנה שמחזיקים את הפארק. המסילה הרביעית צריכה לעבור בשטח הפארק, ואנחנו מטפלים בעניין הזה. יש הר זבל שהוא חי, יוצא ממנו גז שאנחנו צריכים לאטום אותו כל שנה מחדש. אלה דברים בטיחותיים שכל תושבי האזור צריכים. אנחנו צריכים להשגיח עליהם. וזאת הסיבה שכל שנה אתם תעבירו תקציב, כל שנה. או שנעביר או שלא נעביר.

או דרך הון עצמי, כי מסיבות בטיחותיות זה יעבור.

הוא אומר זה הסיבה שהם באים לפה כל שנה, זו לא הסיבה שאנחנו צריכים להעביר.

בגלל שאי אפשר להגיד מראש שאנחנו מעבירים. אני מעריך שנעביר. למרות שאני שמח לבוא לישיבה של אנשים מכובדים, זה לא נוח לנו לבוא כל שנה. לפני ארבע שנים - - - למה, אבל שאלנו קודם. למה אתה לא שואף להגיע למצב שבו זה יהיה זרוע ביצועית של הממשלה?

כשהתמניתי לפני שנתיים וחצי הסתבר לי, ואז באתי אליך להעברת הצווים והסתבר שיש בעיה. ואז מיד פנינו למשרד האוצר. יש הליכים מסוימים שהמדינה שהם לא תלויים בחברה שצריכה לתאם בין משרד האוצר וכולי, וכל התאום הזה עדין לא הסתיים. ולכן השנה גם באנו, אבל לפחות אנחנו נמצאים בתהליך. בתהליך הזה חזקה עליו שיסתיים. מי יתקע לכף ידנו ש - - - איזה משרד אחראי לתכלל את כל הנושא? המשרד לאיכות הסביבה הוא היוזם, והוא מעביר את זה לחשב, וצריך לפנות - - אז המשרד צריך לטפל בזה.

וצריך את האישור של משרד המשפטים ומינו עכשיו גם שר ממונה רק על רשות החברות וגם את רשות החברות צריך. ואף אחד לא יתקע לידי שבבחירות בעוד שלושה חודשים יישארו אותם האנשים ואותם תהליכים.

השר פה של איכות הסביבה יתחלף, שר האוצר יתחלף, וכל שר צריך ללמוד את הנושא מחדש. ושרי המשפטים התחלפו. כל אחד היה התחלף, שם היה התחלפו. אל תוסיף לי, מספיק לי גם כך. גם כך תבינו שהבעיה לחברה, זה עומס כבד מאוד על העובדים שלא יודעים כל שנה איך הם יקבלו משכורת.

בידכם. לאן הלך הכסף? זה הדבר שהכי מטריד אותי. הכסף הלך לפיתוח - - - כמה כסף הועבר בוועדה? בשנת 2017 אישרנו לכם עד 40 מיליון שקלים. בשנת 2019 40.5 מיליון שקלים. לאן הלך הכסף? וקיבלתם מהאוצר גם 12.6, לא? זה בתוך זה, זה חלק מהמסגרת שדיברו עליה של 80.5. הכסף הזה הלך לפיתוח של כל המתחם הצפוני של הפארק. הפארק נכון להיום מאכלס בתוכו את ההר כמו שאמר קודם לכן אברהם שבחלקו עדיין מוכן וקולט אזרחים וקהל שמגיע אין כסף נכנס פנימה. המקום החדש שאנחנו אמורים לפתוח אותו בחודשים הקרובים זה המתחם הצפוני שלוקח בתוכו את כל השיקום של חוות שלם לשעבר. גן אקולוגי עם מגוון אקולוגי גדול מאוד, ציר פרגולה,

מתקני שעשועים שאין כדוגמתם בשום מקום בארץ שיפתחו לציבור הרחב, מדשאות ודברים אחרים. הכסף הלך לשם. אני חייב פה לציין: את ההשקעות אנחנו לא באים ולצורך העניין מקבלים את הכסף ומשקיעים, אלא תמורת חשבוניות. אחרי שסיכמנו את ה - - - זה ברור. לא משנה, אבל אני רוצה לדעת למה זה הלך. הכסף הזה הלך למתחם הצפוני שהוא מחכה כבר שנים שהשקיעו בו כבר עשרות מיליונים. מה זאת אומרת הוא מחכה, אבל קיבלתם למעלה מ-80 מיליון שקלים. למה הוא מחכה?

חלק מהבעיות שהיו בפארק זה הליכים משפטיים הדדיים שהיו מול קבלנים ואחרים שלא מנעו גם את הכניסה של אותם קבלנים חזרה לעבודה. פתרנו את זה, פתרנו את זה במצב כזה ששלוש תביעות משפטיות גדולות מאוד נגמרו. ולכן יכולנו להחזיר את הקבלנים, לשלם להם את מה שמגיע להם ולתת להם את ההפרש כדי שישלימו את העבודות. ואני מזמין את כבודו ואת כל החברים, בעזרת השם ביוני, לבוא לפתיחה החגיגית שנעשה ותראו איזה מקום זה הולך להיות למיליוני אזרחים שיוכלו לבוא וליהנות מהמקום הזה. זה הרי מקום שמשקיעים בו כל יום בתחזוקה,

באבטחה, אבל את האזרחים אני לא רואה. וזה מה שיוביל אותם פנימה, זה הכסף הגדול שאתם מדברים עליו. הכסף הזה הלך לכיוון הפיתוח. כלומר מבחינתך אתה אומר שביוני 2021 כמובן בהתחשב במצב הקורונה נוכל להיכנס, ליהנות בפארק.

יותר מזה - - - מתי? חודש סיוון. - - - היום בעידן הקורונה, מה שמביא הרי את הקהל זה הפארקים הפתוחים. זה פארק פתוח מהגדולים בארץ, אם לא בעולם. אנחנו רוצים לנצל את העובדה שזה בין המקומות היחידים במטרופולין דן שאפשר להגיע אליו חינם אין כסף. נדע לעשות, יש לנו מודלים כלכליים מאיפה להוציא את הכסף ולא מהאזרחים. הדבר הנוסף יש את מגה הפרויקט שנקרא המסילה הרביעית, והוא עובר בפארק. כל הסוגיה הזאת של איגום איילון, מה שנקרא פרויקט הניקוז של מניעת הצטברות של ההצפות עובר דרכנו, אצלנו. חלק ניכר מהכסף הולך לפיתוח של הפארק ועל פי תוכנית אדריכלית שלנו. זה לא מגיע בכלל לוועדה זה כבר צבוע. זאת אומרת שיש פה הרבה מאוד רכיבים. לכל הפרויקטים הגדולים, אנחנו מדברים בסך הכול על הנהלה מאוד מצומצמת. כמות עובדים יחסית מאוד קטנה, אנחנו בעיקר עובדים באאוטסורסינג. ולכן אני חושב שגם מבחינת יעילות יש פה חברה מאוד יעילה. כל שקל שיוצא היום, יוצא צבוע ויודעים להוכיח לאן הוא הלך. ויותר מכך, נוכל להביא את האזרחים שמחכים לפארק הזה. יש לי שאלה: מתוך הסכום של 92.6, 93.5. 80 אישרנו בוועדה. והיה עוד 12.6 של משרד האוצר. הם קיבלו גם ממשרד האוצר. 40,40, ו-12.6.

פחות או יותר, כן. 40 ו-40.5 ועוד 12. כמה מתוך זה הלך על משכורות נטו? בערך, פלוס-מינוס? כ-5 מיליון שקלים בשנה הולך למשכורות. ומבחינת התמחור של הכרטיסים?

זה פארק חופשי לציבור.

כלומר, המדינה מסבסדת את זה. המדינה מסבסדת. מאה על מלא.

אין היום שום פארק בעולם שיודע לכלכל את עצמו ב-100%, אבל מאחר שיש לנו 31 מטר מרובע של שטחי מסחר, יש לנו על תוכניות עסקיות. אתה משכיר את המקומות שם.

ולכן משם תבוא ההכנסה ואולי כך פחות נזדקק למדינה בהמשך. קח עוד הצעה שלי מניסיון מגיעים הרבה משפחות עם ילדים,

יגיעו אליכם ואני בטוח שאתם לא תהיו נחל האסי, אתם תפתחו את זה לפריפריה,

ותראו שאפילו הזבל של מדינת ישראל יוצא ממנו דברים טובים. תיקח את ההצעה שלי תעשו פיקוח על המחירים, שלא ימכרו ארטיק קרח ב-10 שקלים. יברכו אתכם על הנושא הזה. תאמין לי יהיה לכם מספיק מאיפה להרוויח. יש לנו פיקוח על זה. כבר היום יש לנו פיקוח, יש לנו מקום שעובד עם - - - מעולה. אנחנו יודעים איך זה כשאנחנו מגיעים למקום, אתה בא עם ארבעה ילדים, ארטיק קרח אתה קונה להם ב-40, 50 שקלים רק על הארטיקים. תודה רבה. אפרת פרוקצ'יה ממשרד האוצר. היועצת המשפטית של משרד האוצר. כבר עברנו לנושאים אחרים. רציתי להבהיר את העמדה. העמדה הייתה שיש שתי חלופות. החלופה של השקעת הון בעלים שעליה אתם מדברים היום או החלופה של זרוע הביצוע. כמובן שאת החלופה של זרוע ביצוע אפשר לקדם. רוב או המון חברות משתמשות בכלי הזה, זה כלי שהוא נכון, כלי שאמור לאפשר תכנון ארוך טווח יותר, ואין שום מניעה לעשות את זה, זה רק עניין של החברה אל מול המשרד הרלוונטי שיתחילו לקדם ומשם אנחנו יכולים להמשיך. אף אחד לא קבע שאי אפשר להתקדם בערוץ הזה. כמובן - - - רק שזה נמצא אצלכם במשרד. יושב-ראש הדירקטוריון אומר שזה נמצא אצלכם באוצר. אני לא מכירה שזה נמצא אצלנו באוצר. אולי כדאי לבדוק את זה. יכול להיות שנעשה לכם ולמשרד המשפטים סיור, מה יש במשרדים אצלכם, שתדעו.

מה שאת אומרת זה דבר בסדר, זה טוב מבחינת לצאת מהעניין הזה. מה שאנחנו כל הזמן רוצים לדעת: למה לא עושים פעולות אקטיביות, במקום להגיע לכאן, לקחת את המשרד להגנת הסביבה, לקחת את משרד המשפטים, לקחת את משרד האוצר, לקחת את המשרדים הנוגעים בדבר ולהעמיד את זה. הרי זה דבר חינוכי, זה דבר שעושים שם פעולות טובות. למה צריך כל הזמן להגיד: מה שרוצים שיבחרו.

תקבלו החלטה, אתם משרד האוצר.

משרד המשפטים נהיה פתאום פרווה. הוא יבוא לפה עם עוד דברים אחרים, אגיד לו גם בסדר, אנחנו נבחר. תגידו למה לא עושים את הדבר האקטיבי הזה? שזה יהיה זרוע ביצועי של המשרד להגנת הסביבה

את הנושא הזה אנחנו נבחן בממשלה.

כל מה שאמרנו - - - מ-2017 לא בחנתם?

אני לא מכירה אישור ספציפי שהועבר אלינו ולא אושר.

וזה ערוץ שמשתמשים בו בהמון חברות

הם מוכנים לכל דרך שתגידו. גם אנחנו.

זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. אתם בדיוק אבל אומרים את זה כמה שנים.

את זה גורמי המדיניות צריכים להחליט, האם בדרך הזאת או בדרך הזאת. אבל האור הירוק לשתי החלופות אגב, לגבי הזרוע ביצוע, הוא ירוק מאיתנו מלכתחילה, כי הייתה שאלה אם זה אפשרי. הייתה שאלה לגבי השקעות הון בחברה, האופציות - - - כל הזמן, ומכאן גורמי המדיניות צריכים לקחת - - - בסדר. התשובה הזו לא מספקת אותי, אבל נניח. משרד המשפטים יכול להוסיף בעניין הזה משהו? אולי שיגידו את העמדה שלהם לגבי בסיס התקציב מול הכנסת. בסדר, אבל אין תקציב. יהיה תקציב. שיגידו. בבקשה, נעם. לא אדוני, מתנצל, אין לי מה להוסיף על מה שאמרה אפרת, אנחנו כמובן מסכימים. נמצאים בדיון גורמי מדיניות מהמשרדים הרלוונטיים והם יכולים להתייחס לעמדת המשרד הרלוונטי. הבנתי. אני מבקש לדעת מה אתם בוחרים, לא מה אתם מצביעים בקלפי. מה אתם בוחרים, איזו דרך? אומרים גם משרד המשפטים, וגם אפרת, היועצת המשפטית במשרד האוצר, היא אומרת: אנחנו נתנו לכם אור ירוק. תלכו על אחת מהדרכים שהצגתם. או דרך המציאות הזאת של זרוע ביצוע של הממשלה, של המשרד להגנת הסביבה או כל משרד אחר, או דרך המציאות הזאת כפי שאתם מבקשים עכשיו, שזה יהיה הון מניות של החברה. מה אתם רוצים?

טיוטה של החלטת ממשלה שהיא חלק מהתהליך של הגדרת חברת פארק אריאל כזרוע ביצוע כבר מתגלגלת ומוכנה.

שהבחירה נעשתה, רק זה תהליך. זרוע ביצוע של הממשלה. אז מה הבעיה? זה לא בעיה, זה פשוט לוקח זמן. צריכים להביא את זה לאישור הממשלה.

אבל הוא אומר שיש בעיה.

לא אמרתי שיש בעיה, אמרתי רק שזה לוקח זמן. למה זמן? כי זאת ממשלה פריטטית.

זה שייך לבעיות עם בני גנץ? נשמע את ההקלטות בלילה. למה זמן? אנחנו מדברים על זה כמה שנים כבר.

זמן עד שקיבלנו את חוות הדעת המשפטית, והיו חילוקי דעות בין משרד האוצר למשרד להגנת הסביבה לאיזה - - - כמה זמן לקח עד קבלת חוות הדעת המשפטית? אתה אמרת קודם. שנה וחצי? כן. מה עשו בשנה וחצי משרד המשפטים? אני לא יודע, אני לא ממשרד המשפטים. אני מהמשרד להגנת הסביבה.

עודד פורר, בבקשה, ביקשת לדבר?

מה את אומרת , שלומית? צריך להבין עכשיו כמה כסף. הם רוצים לאשר חלק מהסכום, הם לא מבקשים לאשר את כל הסכום. בבקשה, מה אתם מבקשים מאיתנו? אתם מבקשים את כל הסכום?

אלון אמר שאתם מבקשים חלק מהסכום. הבקשה המקורית של השרה הייתה מורכבת משלושה חלקים: חלק של שוטף, חלק של העבודות על ההר וחלק של תכנון מרכז מורשת אריאל שרון. לאור המצב ולאור התנגדות של משרד האוצר ומשרד המשפטים - - - תפרט בבקשה, על כמה כסף? 12 מיליון שקלים זה שוטף, 29.2 מיליון לעבודות בהר, ועוד 2.34 לתכנון מרכז מורשת. לעניין מרכז המורשת יש התנגדות ולאור זה אנחנו מסכימים להוריד את זה.

ההתנגדות הייתה של משרד המשפטים, משרד האוצר, רשות החברות, אפשר לחזור אליהם, אבל אנחנו מסכימים בשלב זה להוריד את זה ולהישאר עם 41.2 מיליון ש"ח. זה אומר התפעול השוטף ועבודות על ההר. זה הפרויקטים בשלב הראשון.

כמה עובדים אמרתם שיש? 25 עובדים קבועים ועוד? ועוד כ-30 קבלני משנה. אם אנחנו לא נאשר את זה, לא יהיה להם משכורת?

תזרים המזומנים שלנו היום עומד על אפס.

לא יהיו משכורות, לספקים לא נוכל לשלם. ככה כל שנה. מה אתם אומרים, חברים? הסיום זו הסיבה שבעצם ביקשנו מוועדת ההסכמות וביקשתי ממך אדוני היושב-ראש. זו הסיבה העיקרית.

תשפוך את התינוק עם המים? ברור שצריך לסייע. עזרנו לדברים הרבה יותר מורכבים, לכן אני חושבת שכן צריך לעזור. אני מבין את המורכבות של יושב-ראש הוועדה והיא מוצדקת, ההתנהלות שהייתה עד עכשיו, כאילו לא הייתה שום התנהלות.

אנחנו לא רוצים להעניש את העובדים בקצה. נכון. אגב, כרגע אין מה לשלם לעובדים? ב-1 בחודש אני מוציא אותם לחל"ת אם אתם לא מאשרים. תראו, החברים מבקשים לאשר את הכסף הזה בגלל שבעיקר מה שחשוב פה זה גם השכר של העובדים. גם הנושא של הפרויקטים שצריך לקדם אותם. אתם לא מבקשים את תכנון מרכז מורשת שרון ואנחנו מורידים את זה מסדר היום. אני רק אומר לכם: אם לא תבואו עם החלטת ממשלה, אל תבואו לכאן עם בקשות כספיות נוספות. אני לא אשים את זה על סדר היום, כל עוד שאני אהיה פה, יכול להיות שיהיו אחרים. אבל לא אשים את זה על סדר היום עד שלא תבואו עם החלטת ממשלה כזאת, אחרת, אבל לא להישאר תלויים באוויר. תראו באיזה מצב רע אתם נמצאים, תארו לעצמכם שאני סתם בגלל איזה שיגעון שלי לא הייתי שם את זה על סדר היום. אז לא היה לכם משכורות לעובדים.

על כלום. החברה היא בת ערובה להחלטות הממשלה. צריך לסיים עם הדבר הזה. אדוני היושב-ראש, אתה יודע מה אני אומרת תמיד,

לוקחים תמיד כסף מהכיס הזה אם נוציא את העובדים לחל"ת, בסך הכול אנחנו גם משלמים כסף. עדיף לתת את התקציב הנדרש כדי שהם ימשיכו לעמוד על הרגליים.

זה מה שאני הולך לעשות, אבל את לא שמעת את הדיון ודיונים קודמים שהיו. שמעתי מהדרך.

היום יש טכנולוגיה, אפשר לשמוע את הוועדה בדרך. שמעת שאנחנו הולכים עם ביבי? זה לא עניין של שמעתי, זה אני בטוחה. היא מעודכנת משרקי אתמול. קטי, אני אומר לך שיש בעיה בגלל שזה מתנהל לא בסדר. חיכינו שנה וחצי לחוות דעת של משרד המשפטים. הרי זה באמת יצור כזה שאת לא יודעת מהו, את הרבה פעמים נדרשת להעביר כסף ולא כסף קטן ובמציאות לא מקבלים החלטה על זה. כשאתה אומר משרד המשפטים, אתה יודע במה אני נזכרת? זוכר את התקנות החרם? עמדתי על הדוכן קרוב לארבע-חמש פעמים והתחננתי בפני שר המשפטים שיחתום על תקנות אבי ניסנקורן, היה אז, כבר הספקנו לשכוח. התחננתי בפניו, ואמרתי לו: בשם מדינת ישראל,

תקנות החרם מגינות על - - - למה לא התחננת אצל אמיר אוחנה? לא, זה לא היה אז. אנחנו מדברים על לאשר סכום. הסכום שהתבקש במקור היה 43.54, אם מורידים מזה את תכנון מרכז מורשת שרון זה 2.34, מגיעים ל-41.2 מיליון שקלים, זה מה שאתה מבקש עכשיו לאשר. אני מבקש מהחברים לאשר את זה כפי שאמרו קודם, לא בגלל ההתנהלות שהייתה, על ההתנהלות הזאת יש לי ביקורת קשה. היה צריך להסדיר את העניין הזה, אלא בגלל המציאות הזו שאת הפרויקטים צריך לאשר, ולעובדים צריך לשלם משכורות. אבל אני מודיע שכל מי שיהיה יושב-ראש ועדה, שלא יביא בקשות נוספות של מרכז מורשת שרון מבלי שתתקבל החלטת ממשלה, לאיזה כיוון הולכים האם הולכים באופן ראשון או באופן שני, כפי שנאמר פה במהלך הדיון. מי בעד אישור הכספים הללו,

ירים את ידו. הצבעה בעד, 4 נגד, אין נמנעים, אין הבקשה אושרה. הפרויקטים אושרו. מה שהורדנו זה תכנון מרכז מורשת שרון. מודה לך על התיקון. אישרנו את אישור השקעת הממשלה בחברת פארק אריאל שרון, סכום של 41.2 מיליון. תודה רבה לכם. שיהיה בהצלחה.